46 לחוק מס הכנסה ולסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין. הנושא הזה של סעיף 46 וסעיף 61, שבעצם מקנה או מכיר בתרומה לצורך מס התנהל כאן בוועדת הכספים במסגרת נהלים שנקבעו בוועדת הכספים. ולאחרונה, יותר נכון בקיץ השנה, לבית המשפט היו השגות לגבי הנוהל, ואז קבענו נוהל אחר,

ותוך כדי דיון אז הועלו הרבה מאוד שאלות והרבה מאוד הסתייגויות של הרבה מאוד חברי כנסת לגבי הסוגיה הזאת. אני למשל הטלתי רוויזיה על אותן עמותות שאין להן עדיין ניהול תקין. ואני מזכיר לכם שלפני שהטלתי את הרוויזיה הם קיבלו אישור זמני.

לבקשתם של חברי הכנסת כאן, בעיקר של חבר הכנסת בליאק, הטלתי רוויזיה על ההחלטה הזאת. יחד עם זה, אני מבין שאי-אפשר למשוך את זה הרבה זמן, ולכן דבר ראשון שאני רוצה להגיד, שאני מסיר את הרוויזיה על כל העמותות האלה, והן יוכלו לקבל את האישור על פי הנוהל הקודם. אבל כדי סוף סוף לעשות סדר בסוגיה הזאת, שהיא סוגיה מאוד מאוד חשובה, החלטנו להקים ועדת משנה שתבחן את תיקוני החקיקה גם לסעיף 46 וגם לסעיף 61, כדי שבאמת נוכל לתת גם לוועדה וגם בכלל לכל המעורבים בתהליך הזה כלים שקופים, נורמליים, שעומדים בכל הסטנדרטים לפעול, וכדי שהעמותות יוכלו לקבל את האישורים האלה על פי נהלים ברורים ומסודרים. ולכן הוועדה תבחן את התיקונים הנדרשים. זו ועדת משנה, היא תכלול חמישה חברים שלושה מהקואליציה, שניים מהאופוזיציה. מי שיעמוד בראש הוועדה מהקואליציה זה חבר הכנסת ולדימיר בליאק. ואני רוצה גם לאחל לך בהצלחה, זו סוגיה מאוד מאוד חשובה. מבחינת החברים מהקואליציה זה ג'ידא רינאוי-זועבי ומאיר יצחק-הלוי. ומבחינת האופוזיציה חסרים לנו שני חברים, אז קודם כול אני מזמין אתכם כמובן לדיונים בוועדות. נציג הרשימה המשותפת יהיה חבר הכנסת עופר כסיף. אבל אתם לא חברים בוועדה עדיין.

ועדת הכספים. אנחנו חברים, חברים. לא, הרשימה המשותפת זה קואליציה. חברים. אנחנו אופוזיציה ואנחנו חברים. אנחנו נפיל את התקציב גם. קרעי, תקרא את הספר של אמיל חביבי "האופסימיסט" ותעשה מזה השלכה. תנו לי רגע לסיים. אתה מתכוון לגרום לזה שלא נהיה חותמת גומי כמו שבג"ץ רוצה, או שאתם ממשיכים להיות חותמת גומי? סתם להבין, מה המהות של הוועדה? אם תיתנו לי להשלים, אז אולי - - - תהיה בוועדה, תדע.

אל תשאל שאלות בזוקה מבחוץ. קודם כול את רואה שאני נמצא בוועדה. אז לא, אני רוצה שתצטרף. חבר'ה, די. הוועדה כוללת חמישה חברים, לכן האופוזיציה תצטרך להחליט מי השניים שמצטרפים לוועדה. וברגע שתיתנו לנו את השמות אנחנו כמובן נכניס אתכם פנימה. כרגע אני מעלה להצבעה - - - לא, זה הליך לא תקין. אני יושב-ראש הסיעה, ואני מודיע שחבר הכנסת עופר כסיף הוא נציג הרשימה המשותפת בוועדה. אני לא קשור לליכוד, לא קשור לאופוזיציה, אני אופוזיציה בפני עצמי. לא קשור לאופוזיציה, בדיוק. לא קשור לאופוזיציה שלך. אז כרגע, חבר הכנסת אחמד טיבי, אני לא יכול לאשר כזה דבר.

היות שהאופוזיציה צריכה לבוא בהסכמה עם שני שמות. מבחינתי, ותגידי לי, היועצת המשפטית, האם יש בעיה שכל עוד אין שמות אחרים והוא בעצם הנציג היחיד, אז הוא יכול להיחשב כחבר עד שיימסרו שמות אחרים? תגידי לי אם זה בסדר. אם כן, אין לי בעיה. רגע, אבל הם חברים בוועדה - - - הם חברים בוועדה. כנציגי אופוזיציה? אז אין בעיה, הוא יכול להיות נציג. אם תרצה לשנות אחר כך, תצביע על השינוי. אני רק רוצה לשאול בעניין הזה, היועצת המשפטית: והיה והאופוזיציה יצטרפו כחברים בוועדות, איך הולכת להיות ההחלטה מי יהיה? היושב-ראש מחליט? לא, זו החלטה של האופוזיציה.

אתם תצטרכו להגיע להסכמות ביניכם ולהביא לנו את השמות, כמו שאנחנו בקואליציה - - - זאת אומרת, באופן אוטומטי החברים שאתה עכשיו ממנה לוועדות משנה ייפלטו והאופוזיציה תגיש מחדש כשיהיו חברים?

אתה תצטרך להביא לוועדה ולהגיד - - - לא, אנחנו נביא את זה לוועדה להצבעה. אבל בגדול אתם צריכים לבוא מסוכמים אחד עם השני, כמו שאנחנו עושים בקואליציה. אז לגבי המנדט של הוועדה, אמרתי לבחון את כל ההיבטים שקשורים לסעיף 46,

ואם צריך תיקוני חקיקה אז גם תיקוני חקיקה. הוועדה תפעל תוך כדי הדיונים כאן, ואני בטוח שחבר הכנסת בליאק יעשה את זה בצורה מקצועית, רצינית ויסודית. רק אולי נבהיר שתי נקודות נוספות, שההחלטות של ועדת המשנה יהיו המלצה שתובא לוועדה הראשית, וגם הרשימות - - - צריכות להגיע לוועדה - - - זו נקודה מאוד חשובה. תודה, שלומית. בחינת הרשימות עד להחלטות הוועדה, עד להמלצות הוועדה לוועדה הראשית, אנחנו נמשיך לקיים אותה לפי אותו נוהל שהצבענו עליו כאן. היושב-ראש, אתה יכול לעשות את זה יותר פשוט: תקבע ארבע קואליציה, אחד אופוזיציה, ותן לטיבי על חשבונכם. תודה רבה על הצעת הייעול, אבל היא לא מתקבלת.

רק שאלה בנושא המשפטי. בית המשפט קבע שהוועדה לא יכולה לעשות שום דבר בגדול, רק בשינוי חקיקה. אז השאלה אם הוועדה נוגעת בדברים נוספים או רק בשינויי חקיקה, כי אחרת מה המשמעות של זה? אני בעד, אין בעיה.

בגדול בעד לעשות שינויים,

אנחנו יודעים שהיו כמה דברים שהחלטנו. אבל אם בית המשפט פוסל, ורק בחקיקה נוכל לעשות את זה, אז בעצם כל המהות של הוועדה זה לעשות שינויי חקיקה? גם לבחון בכלל את מה שקיים, מה היכולות, ואם צריך להגיע לשינויי חקיקה אז כן. כלומר, כל השינוי יהיה רק בחקיקה. דבר נוסף, בוועדה יכול להיות מספר זוגי ולא אי זוגי? בדרך כלל אנחנו עושים מספר אי זוגי - - - והפעם שיש זוגי בוועדה הזאת בינתיים?

לא, אבל מוקצה עוד מקום. לא, יש לכם מקום. אבל כרגע בפועל.

כי עדיין לא חברים. את מסתכלת על חברים. כי היום למשל חברים בוועדה,

סתם כוועדת כספים, המספר הוא אי זוגי כרגע, אפילו שאנחנו לא נמצאים. לא, טיבי - - - לא, אני שואל באמת משפטית. אני כרגע לא מסתכל לגופו של איש אלא להבין את הדבר הזה.

היושב-ראש, אני רוצה לומר הערה כללית לגבי כל הסיפור הזה. אני חושב שאנחנו משחקים לידיים של בג"ץ, ובעצם כמו בובות בסיפור הזה.

עד עכשיו הוועדה התנהלה לפי החוק, קבעה נוהל, הנוהל אומר שלוועדה יש סמכויות. עכשיו, מה בג"ץ אומר לנו? לא, אנחנו לא מסכימים, מבטלים לכם את זה. הרי בג"ץ גם יכול לבטל חוקים. מה בעצם אנחנו מנסים להשיג? ועדת משנה שאולי תעשה תיקוני חקיקה, שבסוף תבוא איזה עמותה של מיסיונרים ותלך לבג"ץ, ובג"ץ יגיד: החוק לא חוקתי והם מקבלים סעיף 46. אז או שנהיה כמו שרשות מחוקקת צריכה להיות, ונגיד: זה הנוהל וזה מה שסוכם כאן בכנסת, ובג"ץ יכול להציע, כי הוא נותן את הפרשנות המשפטית שלו וזה לא מקובל עלינו. הנוהל כבר שונה בהתאם גם להחלטת בית משפט בעניין. אני אומר לגופו של עניין. זה שהנוהל שונה, זה שהרשות המחוקקת מתנהלת כת"פ של הרשות השופטת - - - קודם כול אני לא כל כך מסכים עם האמירה הזאת. אני חייב לומר לך שחשוב מאוד לזכור שאנחנו חיים במדינת חוק וכל רשות פועלת לפי הסמכויות שיש לה. הסמכות של הרשות המחוקקת זה לחוקק חוקים.

אבל לקבוע אותם לפי סטנדרטים מאוד מאוד ברורים. וזה מה שאנחנו נעשה. ולכן אני רוצה להעלות להצבעה את הקמת הוועדה בהרכב שציינתי.

אנחנו כאן כמחוקקים. אז קבעו אותם המחוקקים. ישבו וקבעו נוהל בדיון מאוד מעמיק. קבעו נוהל ולא חוק. אנחנו כנראה נצטרך ללכת לחקיקה, אין מה לעשות. אז אם הסתיימו השאלות, אני רוצה להעלות להצבעה את הקמת הוועדה. השאלה הסתיימה, רק לא קיבלתי תשובה לגבי ארבעה או לא ארבעה. לא, חמישה זה הרכב הוועדה, תביאו את השם החמישי. כרגע אתה אומר: ממונים ארבעה זה בסדר.

ארבעה פלוס אחד. יש מקום פנוי. מי בעד הקמת הוועדה? להרים את היד.

הוועדה הוקמה.

ולדימיר, בהצלחה. עופר, אני מאחל לך קריירה מוצלחת. תודה רבה. עבודה פורייה. חברים, אנחנו נצא להפסקה, נחזור ב-11.38, נצביע על הרוויזיה, ואז נעבור לדיון שביקש חבר כנסת מאיר יצחק-הלוי.